מקומותיהם.

אבקש מהקהל, מחברי הכנסת ומהשרים לקום. בבקשה. אבקש מהקהל לקום. כבוד הנשיא! (חברי הכנסת מקדמים בקימה את פני נשיא המדינה.) (תרועת חצוצרות) נא לשבת.

אישי ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה, נשיא בית-המשפט העליון אשר גרוניס, ותיק חברי הכנסת בנימין בן-אליעזר, יושב-ראש הכנסת השמונה-עשרה חבר הכנסת ראובן

חברים חדשים,

27. זהו הישג, אבל רחוק עדיין מהאיזון הדרוש. במערכת הבחירות האחרונה הציניות דעכה, הלגלגנות הצטנעה.

משוחררים מכבלי העבר ובעלי כנף להמראה מחודשת. נבחרו ותיקים ומנוסים שיאפשרו איזון בונה בין החדש לבין

המרשים נוצר מאין

עכשיו, כשיש לנו, צריך לחלק בצדק. צריך להיות אכפתיים, ערבים איש לרעהו.

שוללת אופציות אחרות, המונחות על השולחן. ארצות-הברית היא המדינה המסוגלת לשים קץ לאיום האיראני, ואני מאמין שנשיא ארצות-הברית נחוש לעשות זאת. איראן היא סכנה, סוריה היא

לאויבינו שלא לטעות לגבי יכולותינו,

כידוע, אסטרטגיה מורכבת מעוצמה צבאית ומחוכמה מדינית. ניצחון אסטרטגי אינו רק הדיפת

גאה מאוד בהישג המדעי הרפואי של ישראל, הן במכשור החדשני והן בטיפול הייחודי. 15% מהמכשירים הרפואיים המודרניים ביותר בעולם הם תוצרת ישראל. הרפואה היא דיפלומטיה של

יסודנו בעשרת הדיברות, נופנו בקדמת המדע.

זכיתם להיות נבחרי העם. אין זכות גדולה משירות העם, אחד המשרת

"שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי בית

עמדות היו רגלינו בשעריך ירושלם. ירושלם הבנויה כעיר שחברה לה יחדו. ששם עלו שבטים שבטי-יה עדות לישראל להדות לשם ה'. כי שמה ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית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

תרבות ולשון,

"אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן, וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם היהודי העצמאי בארצו." כבוד נשיא המדינה שמעון

כולנו, חברי הכנסת, חברי וחברות הכנסת,

בחירתנו להצבעתם הדמוקרטית של אזרחי ישראל. בענווה רבה נכיר להם תודה על שנתנו בנו אמונם כדי שנשרת את העם ואת המדינה בכבוד ומתוך שליחות ואחריות. אני מברך אתכם, עמיתי חברי הכנסת, בברכה חמה וחברית.

חברות וחברי הכנסת התשע-עשרה, בתקופת כהונתה

היוצאת הצליחה ישראל לשמור על כלכלה יציבה חרף המשבר הכלכלי בעולם וחוסר היציבות הגלובלי. אין הדבר קל בעיני,

אבל הישג זה

המשוואה האסטרטגית השתנתה לרעה, והסכנות לביטחונה של ישראל

עוגני היציבות באזור התרופפו. הסכמי השלום עם מצרים עומדים כיום בפני אחד ממבחניהם הקשים

בל נשכח, הופתענו כשפרצה האינתיפאדה הראשונה והשנייה.

תקוותי היא שלא נופתע

עלינו להשיג עכשיו, בכנסת זו ובממשלה שתואמן בה, תוכנית ריאלית שתשכנע את העולם,

עמיתי חברות וחברי הכנסת, אנחנו בישראל נשבענו

המדינה ואנשיה, יהודים כערבים, חילונים כדתיים, מסורתיים וחרדים, עם רב על כל עדותיו וגווניו והפלורליזם הנרחב שהוא מייצג. אך באותה נשימה, ומעומק לבי, אני מבקש להביע גם את תחושת החרדה שלי לגורלה ולעתידה של מדינתנו.

נוסח הצהרת האמונים, וכל אחד או אחת,

יקום ויצהיר ממקומו: "מתחייבת אני", או "מתחייב אני". וזה נוסח הצהרת האמונים: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת

כבל, מתחייב אני אמנון כהן, מתחייב אני יצחק כהן, מתחייב אני מאיר כהן,

מתחייב אני עליזה לביא, מתחייבת אני ציפי לבני,

מיקי לוי, מתחייב אני יריב לוין, מתחייב אני אביגדור ליברמן, מתחייב אני דב ליפמן, מתחייב אני יעקב ליצמן,

עוזי לנדאו, מתחייב אני

מתחייבת אני יאיר לפיד, מתחייב אני מנחם אליעזר מוזס,